אני מתכבדת לפתוח את ועדת המדע והטכנולוגיה, י"ט באלול תש"ף, 8 בספטמבר 2020. על סדר היום ריכוז והצגת כל המידע ב'אזור האישי' הממשלתי, my.gov.il. הדיון הוא ביוזמה וכתוצאה של פנייה של חבר הכנסת איתן גינזבורג, יושב ראש ועדת הכנסת, שתיכף יסביר גם, הוא ביקש לכנס את הישיבה על רקע טענה להיעדר סנכרון בין המערכות המקוונות למתן שירותים ממשלתיים לאזרח. אני תיכף כמובן אעביר אליך את רשות הדיבור, אני רק אגיד שהפנייה הזאת משקפת באמת את ההזדמנות שהתקופה שאנחנו נמצאים בה, תקופת הקורונה, מביאה לפתחנו. אין ספק שהיא בעיקר מציבה מורכבות וקשיים גדולים בהרבה תחומי חיים, אבל אם אפשר להסתכל על הצד הטוב היא גם משמשת פוטנציאל האצה של הפיכת שירותים לשירותים דיגיטליים, ליכולת של המערכות הציבוריות השונות להנגיש לציבור דרכי התקשרות טובות יותר, נוחות יותר, ולתכלל את כל הדבר הזה. אז בבקשה, חבר הכנסת גינזבורג.

גברתי יושבת הראש, חבריי חברי הכנסת, כל המוזמנים, תודה על ההזדמנות והנכונות לקיים את הדיון הזה.

שהדברים שפתחת, גברתי יושבת הראש, משקפים בצורה מאוד מאוד נכונה גם עולם שאליו היינו צריכים להגיע, אולי אפילו מזמן, עולם שבו החיים נעשים יותר נוחים ויותר יעילים ויותר פשוטים בעידן שבו הנושא הטכנולוגי כל כך מתקדם, בטח פה בישראל, אומת הסטרטאפ, ובטח בעידן שבו הממשלה מקדמת ומקימה מערכות ומשרדים שעוסקים בתחומים האלו. בעיקר ובפרט בתקופה הזאת, תקופת משבר,

בתקופת הקורונה הוא שינוי

התנהגותיות והרגלים התנהגותיים שהיינו רגילים אליהם. גם בשוק העבודה, גם בהתנהגות החברתית, פתאום רואים שאפשר לעבוד מהבית, לא חייבים להגיע למשרד, פתאום רואים שהרבה מאוד שירותים שעד היום נאלצנו להגיע למשרדים ולגופים שונים, שאפילו אילצו אותנו, ולא היו מוכנים לקבל את האפשרות ואת המחשבה שלא נהיה נוכחים פיזית,

בצל המשבר הבריאותי הם מבקשים ודורשים ומתאימים את עצמם לסיטואציה שבה אפשר גם להגיש ולקבל שירותים מרחוק. דווקא היום, כשאנחנו הגענו לסיטואציה הזאת בעל כורחנו, חבל שלא ביוזמתנו, אחד הדברים שנחשפו במלוא מערומיהם במהלך המשבר הזה שכולם מתמודדים איתו הוא הסרבול והבירוקרטיה שאנשים צריכים לעבור כשהם צורכים שירות מגופים שונים, גם שירותים ממשלתיים, אבל גם שירותים פרטיים, של גופים ציבוריים גדולים, של לאו דווקא המדינה, והם מבקשים לממש את הזכויות שלהם או לקבל את השירות אותו הם מבקשים לקבל. כך לדוגמה מי שזכאי לקבל דמי אבטלה צריך להירשם בשני אתרים שונים, צריך להירשם במערכת הביטוח הלאומי וצריך להירשם בשירות התעסוקה, צריך להתעדכן באופן תדיר בשני האתרים כדי לוודא שהוא מקבל את מה שמגיע לו. זו דוגמה אחת. אני יכול לצטט פה עדות של משתמש שדיבר על התסכול שלו, הוא כותב ככה, אדם שניסה להגיש דוח שנתי למס הכנסה, הוא כותב: למה באזור האישי שלי, ב-my gov אין את הנתונים של רשות המסים, למה אני צריך להתחבר גם לזה וגם לזה בנפרד? למה שתי מערכות עם שתי סיסמאות והכול הכול נפרד. אני מנסה להגיש דוח שנתי למס הכנסה ובא לי לבכות. הוא לא צריך לבכות, הוא לא אמור לבכות, הוא צריך לקיים את חובתו האזרחית ולהגיש דוח והוא לא צריך לעבור מדורים לא נעימים עד הגשת הדוח שהוא חייב לעשות את זה. אם המדינה כבר באה ואפשרה את הגשת הדוח

וטוב שכך, וטוב שהמדינה והממשלה דוחפת לאזור הזה,

רבותיי, הסרבול, הבירוקרטיה,

יש היום בכל מיני מקומות בעולם כבר תפיסות של one stop shop, של Ask Once, שבו אתה נכנס לאתר,

והכול פרוש בפניך. אני לאחרונה נאלצתי להיכנס לתוך אתר שהייתי צריך לשלם בו דבר מה וכדי למצוא את הטופס המיועד לא הצלחתי למצוא את הידיים והרגליים,

אני די מצוי בעולם הזה. זה היה קשה, זה מיותר. הסרבול הזה לא צריך להיות.

בכלל הגישה שלנו לכל תחומי החיים בכל השירותים הממשלתיים צריכה להיות יותר יעילה, השירותים המקוונים צריכים להיות פשוטים,

לא רק לאדריכל שבונה את המערכת, גם למשתמש הקצה,

לא לאזרח הטכנולוגי, דווקא לאדם שהוא לא תמיד נמצא שם. זה צריך להיות אינטואיטיבי, זה צריך להיות

היום צריך יותר מתמיד לפשט ולייעל את השירותים המקוונים לאזרחים, שיקלו עליהם לקבל את השירותים, לממש את חובתם האזרחית, לאפשר להם פעולות מקוונות במערכות ממשלתיות ולמנוע כניסה נפרדת לכל מערכת.

שכל המערכות יהיו מסונכרנות, כל משרדי הממשלה, כל הגופים הציבוריים, לכל אחד יהיה את רמות הצפייה הנדרשות להם, לצורך עבודה, אבל שהכול יהיה בתוך מערכת אחת, כי באמת האזרחים לא צריכים להיות מטורטרים, לא בלך תבוא בקומות, כמו שפעם ראינו בסרטונים או בסרטים אחרים, אבל גם לא בין אתרים שונים. גם כשהוא יושב בכורסה בבית, להיכנס לכל אתר ולחפש את הסיסמה ואת היוזר בכל אתר ולראות כל אתר עם

ודרישות שונות, פה צריך דרכון, פה צריך תעודת זהות, פה צריך בכלל את רישיון הנהיגה, פה את מספר הדוח ופה את מספר השובר. זה מיותר. אתה נכנס לתוך האזור שלך, הכול צריך להיות פרוש בפניך. לפעמים דברים שאפילו אתה לא מודע אליהם, פתאום אתה נחשף אליהם,

שכחתי שם דוח,

אני צריך להגיש דוח למס הכנסה,

עכשיו אני צריך באמת להגיש מה שצריך. הכול צריך להיות שם נגיש ויעיל. ראינו במדינות אחרות, אסטוניה זו הדוגמה שאני יודע שהכי מתקדמת. אני בא מתוך השירות הציבורי, מהשלטון המקומי, מעולם התכנון והבנייה, ניסו לייעל בתחום הדיגיטלי את כל עולם היתרי הבנייה והגשת תוכניות ועדיין מסורבל שם, זו מערכת תכנון זמין עדיין קשה, אבל מנסים לייעל את זה. תראו איך זה קורה במדינות אחרות, מקבלים היתרים תוך ימים, פה אצלנו זה חודשים רבים אם לא שנים.

הכול פשוט, ואין שום סיבה שזה לא יקרה כאן. אז אני חושב שאת מדיניות

שמוחלת במדינות רבות, מדיניות שלפיה האזרחים והעסקים נדרשים לספק מידע פעם אחת והרשויות משתפות מידע כך שהאזרחים פטורים מהצורך לנפק את אותם פרטים לכל רשות בצורה נפרדת, היא חשובה. אני יודע שיש החלטות ממשלה שמאמצות את המדיניות הזאת, אני יודע שהייתה החלטת ממשלה לאחרונה שאמרה להאיץ את הפעילות בתחום הזה, ואני יודע שרשות התקשוב הממשלתית עושה פעולה מאוד מאוד נרחבת, אין ספק שגם נראה את הדברים האלה, אבל חייבים לדחוף את זה עוד יותר מהר קדימה כי זה חשוב ואנחנו מפגרים בזמן והיינו מצפים שדווקא ישראל תהיה זו שמובילה בעולם ולא זו שמשתרכת אחרי העולם. תודה, חבר הכנסת גינזבורג. נפנה למר שחר ברכה, ראש רשות התקשוב. אני רק אאתגר בינתיים בזמן הדיון וגם לאחריו את האקדמיה ללשון עברית או את אבשלום קור אם יש לכם חלופות ל- Ask Once, ברור מה התרגום, אבל אם יש חלופות קטצ'יות,

גם קטצ'י זה לא בדיוק עברית, ול-one stop shop, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נציע את זה פה. ל- one stop shop יש כבר, נגישה אחת, או משהו כזה. לנקודה אחת

נקודת גישה אחת.

מר ברכה, בבקשה, תודה שבאת לדיון. תודה רבה,

גברתי יושבת הראש,

חבר הכנסת גינזבורג, על העלאת הנושא המאוד חשוב הזה. אני מציע, היות שאנחנו פעם ראשונה במושב הזה פה ניתן איזה שהוא רקע ואז אני אתייחס לדברים האלה ולנושא בלב הדברים היום.

מצגת מאוד קצרה, לראות את הגשר שבנינו כדי שמשרדי הממשלה ובכלל הגופים הציבוריים יוכלו לנסוע עליו בצורה מאוד מהירה. אני אתחיל ואומר, עד שהמצגת תעלה, רשות התקשוב הממשלתי במשרד הדיגיטל הלאומי היא הגוף שמנחה ומוביל את כל אגפי טכנולוגיה דיגיטליות ומידע בממשלה והיא אמונה על האסטרטגיה של ממשלת ישראל בתחומי התקשוב והחזון לאן אנחנו הולכים הלאה. משלב הקמתנו, ב-2015, בתוכנית האסטרטגית הראשונה, חרתנו על דגלנו את חזון האזרח במרכז, לתת לאזרח את השירותים בצורה שבה הוא רוצה ובצורה שהכי נוחה לו. היום לרוב האזרחים זה נוח, לא במרכזי הערים, אלא בטלפון או במחשב או בטאבלט ושמה אנחנו

וכמובן אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מהירה ונוחה. ברגע שזה יעלה אנחנו נוכל לדבר גם על הפעולות שעשינו בהמשך. יש לנו את זה גם בטאבלט.

אפשר להמשיך לשקף הבא. בגדול מה אנחנו עושים. כמו שאמרתי, אנחנו אחראים על פיתוח תשתיות מרכזיות, אנחנו אחראים על ההנחיה של כל המשרדים והבקרה של העבודה, אנחנו אחראים על כל הנושא של השירות הממשלתי, היחידה לשיפור השירות הממשלתי היא גם חלק מרשות התקשוב, ואנחנו אחראים על הרגולציה וכמובן אנחנו אחראים גם על היחידה בהגנה בסייבר, מערך הסייבר הלאומי הוא מי שכותב את התורה להנחיית הסייבר בכלל המדינה, כלל המשק, ורשות התקשוב, היחידה להגנה בסייבר היא מי שאחראית על ההנחיה והבקרה בעולם הממשלה בכלל. דיברנו על תפיסת האזרח במרכז שבאה ואמרה כבר בתחילת הדרך שלה לקחת את כל אתרי הממשלה, מידע באמת היה מופץ בהרבה מאוד אתרים, אבל האזרח לא אמור לדעת אם השירות שהוא מחפש נמצא במשרד הכלכלה או במשרד החינוך או בזרוע העבודה, מה גם שלפעמים המשרדים האלה עוברים בעלים, והוא גם לא אמור לאתר אם זה בעמוד הבית או בעמוד פנימי וכל אחד עם תפיסות העבודה שלו. כבר ב-2017 התחלנו לצאת לדרך עם אתר השירותים הממשלתי,

הוא אתר שמדבר בשפת השירותים. כלומר אם אתם רואים את עמוד הבית, אנחנו לא רואים משרדים, אנחנו רואים שירותים. אני עכשיו מחפש שירות בנושא חינוך, אני מחפש שירות בנושא תעסוקה, אני מקבל את מכלול השירותים, מקבל דף מידע, והלאה לטופס. פחות רלוונטי לי כאזרח איזה משרד מספק לי את השירותים האלה, אני רוצה לבצע בדרך כלל את מה שהמדינה הטילה עליי ולהמשיך הלאה עם שאר היום שלי.

כמו שאמרתי, האזרח במרכז, נגיש בכל האמצעים, עומד בתקני הנגישות המחמירים ביותר,

בהמשך גם על אוכלוסיות שהן חסרות אוריינטציה דיגיטלית, כדי שלא נשאיר אותם מאחור. מבחינת רשות התקשוב, יחידת ממשל זמין, נמצא איתי כאן מר יוגב שמני, מנהל יחידת ממשל זמין, זו יחידה שאחראית בין היתר על הגישה של הממשלה כלפי החוצה, לאינטרנט, וגם הכניסה ברמה של התקשורת, אבל גם ברמה של כל השירותים. אין היום היגיון שכל משרד ממשלתי יקים לעצמו מערכת הזדהות שתיכף אני אדבר עליה, מערכת למשלוח אס.אמ.אסים, או אפילו אתר, הוא יכול לקבל את הכול בשירות אחד במקום אחד, מאוד יעיל ומאוד מאובטח, ולהתמקד באמת במתן ערך לאזרחים או לבעלי עסקים שלהם הוא נותן שירות.

אני לא אכנס לכל הריבועים, אבל עושר מאוד רב של שירותים ויכולות שכל משרד יכול לקבל, חלקם חינם אין כסף, חלקם בעלויות מאוד מאוד קטנות, בעלויות בסיס, בעלות השירות עצמו. לדוגמה איך נראות התשתיות האלה בעיני האזרח. אחד הדברים שאתם רואים, תשלום רישיון רכב בשלבים. אנחנו רואים פה גם את השימוש באתר שדיברנו עליו מקודם, גם שימוש במערכת הטפסים שבו הוא רואה את הטופס, וגם בשרת התשלומים. אני אציין, למשל שרת התשלומים הזה שמאחד את רוב ההכנסות של המדינה סלק בשנה האחרונה מעל 80 מיליארד שקל, היום הוא יעבור כבר את ה-90 מיליארד שקל.

זה ייחודי, במקומות אחרים בעולם יש הרבה מאוד מערכות כאלה ולמשרד האוצר במדינה הזאת יש הרבה מאוד עבודה לאחד את כל הדיווחים, אנחנו מייצרים גם תמונה אחידה. מאחורי השירות הדיגיטלי,

דרישת הבסיס היא היכולת לזהות את האזרח בצורה בטוחה. כשאנחנו באים לקבל שירות פיזי, השאלה הראשונה של הפקיד שעומד מולי היא: תציג לי בבקשה תעודת זהות, כדי לדעת שאני יכול לבצע ולחשוף לך מידע. בלב המערכת הזאת עומדת תשתית מערכת ההזדהות הלאומית, התשתית הזאת נרכשה על ידי רשות התקשוב, הוטמעה, עובדת היום בתקני האבטחה שגם עבור החלטת הממשלה, אבל גם על פי התקן הבינלאומי, מה שנקרא NIST level 3 או רב"א ברמה 3 או 4. מעל 1,250,000 אזרחים כבר נרשמו למערכת הזאת עם קצב גידול, בעקבות הקורונה, של מעל 100,000 אזרחים כל חודש שמצטרפים למערכת, וזה עומד בלב השירות הדיגיטלי. המערכת נותנת שירות גם לאזור האישי,

שתיכף אני אראה, אבל היא נותנת זהות,

יוזר וסיסמה, משתמש אחד, זהות אחת, מול הממשלה גם למערכת בית המשפט, גם למערכת נתוני אשראי וגם למערכות נוספות שמתחילים לעשות בהן עוד ועוד שימושים. האזור האישי הוא למעשה מה שאדוני מתכוון, הוא לקחת את כל הפרטים שיש לנו על האזרח ולחשוף לו אותם במקום אחד. פרויקטים שהבנקים עשו כבר לפני 15 שנה, שחברות הביטוח עשו כבר לפני עשור פלוס,

לביטוח הבריאות, לביטוח הרכב, אתה רואה את הכול במקום אחד. אותו כנ"ל הבנקים. רשות התקשוב עמלה להקים את האזור האישי הזה ולמעשה זה הגשר. אנחנו לא מספקים שום שירות משלנו ואנחנו קוראים למשרדים לבוא ולעשות בו שימוש. במהלך השנה וקצת שהוא עלה כבר מעל 40 שירותים נכנסו אליו, שירותים כגון שינוי כתובת. היום אם אתה רוצה לשנות כתובת, בעבר היית צריך לבוא ממש למשרד הפנים, היום אתה נכנס, המערכת, אחרי שהזדהית, יודעת את כל הפרטים שלך, יודעת מה הפרטים של ילדיך הקטינים, כל מה שאתה צריך לעשות זה רק לכתוב את הכתובת החדשה ובזה הסתיים

האזור האישי נמצא כל הזמן בהאצה, יש כל הזמן שירותים בפיתוח, ואני אדבר גם על הגופים הספציפיים שדיברת. האזור האישי, כדוגמה, רואים בו, ברגע שנכנסים, את כל הפרטים. אפשר לראות שרישיון הרכב שלך עומד לפוג, רישיון הנהיגה שלך עומד לפוג, הדרכון שלך אולי עומד לפוג, אם מחכה לך דוח תנועה כלשהו, אתה יכול לראות אותו באתר הזה. אתם רואים את הכפתור? מתוך הסטטוס עצמו, אתה יכול קליק אחד ואתה מבצע את הפעולה. האתר נגיש כמובן בכל המדיות, אנחנו רואים חלוקה של 50%-50% בין השימוש בטלפונים סלולריים לבין מחשבים ניידים, זמין ונגיש בצורה מלאה. מה שאתה מראה לנו זה כבר קיים?

קיים, מיליון האזרחים שאתם רואים, ה-40 ומשהו שירותים קיימים,

כל אחד יכול להיכנס. אתם רואים גם מידע פנסיוני, כרגע זה הר הכסף שנכנסתי כבר, לא כולנו בדרך כלל נכנסים לראות מה עם המידע הפנסיוני שלנו, אבל אם נכנסתי רגע לחדש את רישיון הרכב אז אנחנו יכולים לעשות את זה כבר פה. דיברנו על שירותים קלים ונוחים. נושא של העברת בעלות על רכב. היום כל אזרח שרוצה להעביר את הבעלות על הרכב שלו, במקום ללכת בבוקר ולהתייצב בדואר ביחד המוכר והקונה, נכנסים שניהם בתהליך של חמש דקות, אני רואה את הרכבים שלי כבר באזור האישי, לוחץ על כפתור להעביר את הבעלות, בצד השני המקבל את הבעלות על הרכב מאשר את ההליך, את הקבלה עליו, משלמים את האגרה הממשלתית וזהו. מיידית בעל הרכב מקבל רישיון רכב ב-PDF. זה שירות פורץ דרך של משרד התחבורה. לא צריך ללכת לרשות הדואר? אין שום צורך ללכת. מעל 9,000 איש כבר ביצעו את זה, באמת שירות פורץ דרך של משרד התחבורה שהתגבר על הרבה מאוד אתגרים רגולטוריים. השלב הבא שלנו, אם אנחנו יודעים מי אתה ואנחנו מתחברים לכל המשרדים ואנחנו יודעים לשאוב את המידע עליך אז אנחנו יכולים גם לדחוף מידע, בפוש מה שנקרא,

לא אם במקרה נכנסת, שרישיון הרכב עומד לפוג, אלא ממש להודיע לך: שים לב, רישיון הרכב שלך עומד לפוג, לחץ כאן לקבל. או אם נסתכל טיפה בחזון יותר קדימה, יולדת שיוצאת מחדר לידה, יום אחרי, להגיד מזל טוב על הולדת הבן או הבת, אלה פרטי הבנק האחרונים שיש לנו בחשבון, לחץ/י כאן לקבלת המענק. זה שירות שכבר קיים ועובד. בחוק ההסדרים החדש אנחנו אמורים לקבע גם את המעמד שלו ואת איסוף המידעים של כתובות האימיילים של האזרחים על מנת שכל אזרח שיחפוץ לצאת מהשירות יוכל לעשות בזה שימוש. לא הבנתי מה הולך לעלות בחוק ההסדרים.

הקמת מרשם של כתובות הדואר האלקטרוני, המזהים הדיגיטליים של האזרחים, שאני אוכל לגשת אליך ולשלוח לך, במקום בדואר ישראל, לשלוח לך הודעה באס.אמ.אס או באימייל, לפי מה שתבחר, לפי מה שיש לך. ותהיה לך גם חובת התייחסות ל - - - יש לך חובת דיווח למסור את הפרטים האלה, אך אתה יכול לבחור לצאת מהשירות,

אותם. זה יחייב כל אזרח למסור את מספר הטלפון או את המייל. יחייב כל אזרח. אם זה יעבור בצורתו הנוכחית, כשזה יעבור בצורתו הנוכחית, זה יחייב כל אזרח למסור את הפרטים שלו. אבל אתה אומר שאפשר לצאת. לצאת מהשירות. אבל הוא כן חייב ל - - - אבל עדיין ההודעות שאתה יכול להמשיך ולקבל בתצורה הזאת הן אחת לשנה תזכורת, אם אתה רוצה בכל זאת לחזור לשירות ובמקרה חירום. זה הדבר היחיד שיהיה מותר. כלומר עדיין אתה מספק את כל הפרטים שלך, זה נשמר במאגר?

אז אני מגיע למאגר, אני עוד שנייה - - - אתה תיכף תניח את דעתנו שכל מה שסיפרת לנו עדיין ביטחוננו ופרטיותנו - - - עוד שני שקפים בדיוק אני אגיע לזה, כי זה ברור שהשאלה הזאת מתבקשת.

מה שאנחנו עתידים להעלות במסגרת תוכנית ההאצה 260 אכן הקורונה האיצה תהליכים שהתרחשו והתחילו גם בפן של הציבור וגם בפן הממשלה. אחד הדברים שנמצאים בעבודה והואצו במהלך החלטת הממשלה 260 הוא האזור העסקי. האזור העסקי הוא כל מה שראיתם באזור האישי עבור בעלי עסקים. עליהם יש הרבה יותר חובת דיווח אל מול גורמי ממשל וגורמים ציבוריים. האתר העסקי למעשה ירכז את כל הפעולות של בעל העסק והעוסק מול משרדי הממשלה, את כל המסמכים שלו, את כל האישורים שלו הוא יוכל לקבל הכול במקום אחד. בעצם זה לא יהיה לפי תעודת זהות, אלא לפי מספר הח"פ? הכניסה תהיה תעודת זהות, כי אני עדיין שחר ברכה, אני נכנס כשחר ברכה,

רשות התאגידים או רשם החברות יודעים שאני דירקטור או מנכ"ל בחברה כזו או אחרת. אני רשום כעוסק ברשות המסים ואז אם יש לך מספר חשבונות בנק את יכולה לעבור בין חשבונות בנק, תוכלי לעבור בין האזור האישי לאזור העסקי בהזדהות אחת, לא ללכת למספר מקומות. התשתית של המערכת הזו כבר נמצאת באוויר, זה הגשר, אנחנו עכשיו מחברים את השירותים הראשונים שעתידים לעלות עוד השנה. זו עוד דוגמה לאחד המסכים, שירות של רשות המסים. שירות ביחד עם המכס, עם מערכת מסלול. הסטטוסים והמידעים יהיו השירותים הראשונים שיעלו. ואם דיברנו על נושא של Ask Once אז אחד הדברים שבאמת אנחנו עושים, בתחילת הדרך כשעברו לשירותים באינטרנט לקחו את כל טופסי הנייר, העבירו אותם במקרה טוב ל-PDF ואמרו: תמלא אותם,

התהליך עבר סוג של דיגיטציה, אבל הוא עדיין היה,

הדגש שאנחנו שמים במעבר לשירותים פה הוא תהליך של מעבר לתהליך דיגיטלי, כלומר איך אני נותן שירות בצורה דיגיטלית.

אמנם היא של רשות האוכלוסין, היא דוגמה חריגה כי הם גוף שעושה הרבה מעל ומעבר בשיפור השירות לאזרחים. דוגמה ישנה של קבלת תעודת לידה עם הרבה מאוד פרטים ששואלים, מה תאריך הלידה העברי שלך ומה שם האב ומה שם האם ומה השם באנגלית, כי זו פשוט מה שהיה לדוגמה בטופס הנייר שהחליטו עליו בשנות ה-60 או ה-70. כשאנחנו מדברים על Ask Once או 'שאל פעם אחת' בעברית אנחנו מדברים על להיכנס למערכת ושהמערכת יודעת את כל הפרטים עליך. החלטת הממשלה שהתקבלה, החלטת ממשלה 1933,

שהחל מ-2021 לא יתבקש אזרח לצורך מתן שירות להציג מסמך שהונפק על ידי משרד ממשלתי אחר. כלומר: תן לי ספח תעודת זהות, או תן לי אישור על הרכבים שלך, רישיון רכב שלך, או הלאה קדימה לתעודת התאגדות לעסקים. אי אפשר לבקש החל מה-2022, בכלל מידע אסור לבקש מהאזרח לצורך מתן שירות. אז השאלה מה הכתובת שלך הוא מידע שקיים גם בצורה רשמית בממשלה והחל מ-2023 'שאל פעם אחת' כלפי המגזר העסקי, אם מבקשים תעודת התאגדות או דברים אחרים שנמצאים כבר אצל הרשמים המורשים אנחנו לא נוכל להמשיך אותם. במהלך מימוש החלטת הממשלה הזאת אנחנו עשינו עבודה רבה, אנחנו ביחד עם אגפי מערכות מידע במשרדים, ביחד עם אחינו למשרד, ישראל דיגיטלית, עשינו מיפוי לכל השירותים הממשלתיים כדי לבחור מהם. יצאנו בהתחלה בגישה של כולם מחר בבוקר, אבל הבנו מהר מאוד שגם האזרחים לרוב ניגשים ב-80-20, הוא הרבה יותר

הוא אזור סביב ה-50-40 שירותים ובהם התמקדנו לתת להם מענה. מתן שם ליילוד, בקשה למענק למעסיקים שנמצא עכשיו, הבקשה להיות שומר דרך,

הרבה מאוד דברים כאלה, ולהם נתנו מענה דרך המיפוי, זאת אומרת איתרנו אותם דרך המיפויים, הלכנו ורכשנו מערכת בשיתוף פעולה עם מערך הסייבר הלאומי, שדרת המידע המאובטחת, על מנת שמידעים כאלה לא יעברו כל היום בין משרדים. כל משרד היום מחזיק את המידע שלו, הוא לא הולך לשום מקום, החלטת הממשלה קובעת שאסור להעתיק יותר מאגרי מידע, משרד שצריך את המידע לצורך מתן שירות מתחבר אליו בזמן אמת, מקבל רק את המידע שהוא רוצה ובזה הוא עוזב. אגב, האזור האישי עובד כך, ברגע שאזרח יוצא מהאזור האישי לא נשמר עליו שום מידע. אנחנו כרשות התקשוב לא מקימים איזה שהוא מאגר על כזה או אחר. זה לא ברור לי, אז איפה כל המידע הזה נשמר?

כל משרד - - - באזורים רלוונטיים של כל משרד

כל משרד מנהל את המידעים שלו. משרד התחבורה מחזיק את הרכבים שלי, רשות האוכלוסין מחזיקה את הפרטים עליי ועל הילדים שלי ואת הקשרים ביניהם. כשאני נכנס לאזור האישי אתה רואה פס שרץ במשך כחמש עד שמונה שניות והוא אוסף את כל המידע עליך מהמשרדים בזמן אמת. אתה היחיד שרואה אותו. יצאת מהאזור האישי תוך מספר שניות הוא נמחק מהשרתים שלנו, הוא לא קיים שם בשום שלב,

מחר, עוד 20 דקות, תיכנס עוד פעם לאתר, כל המידע הזה נמשך עוד פעם. כולו בזמן אמת. כך כל משרד יודע מה הנתונים שהוא יכול ורשאי גם להוציא למשרדים האחרים, הוא יודע לאבטח את הנתונים שלו בצורה הטובה ביותר והוא יודע בוודאות מלאה שהם לא יילכו וידלפו ממשרד אחר בהתאם כמובן לכל החוק של שמירה על מאגרים. מתי יהיה הסנכרון בין המשרדים במובן הזה שאני יצאתי לאבטלה, נרשמתי בשירות

אני לא צריך עכשיו ללכת לביטוח לאומי - - - כל פעם אני לא עובד יותר, שם את הפרטים שלי, שעכשיו ביטוח לאומי יתעסק עם זה, אני לא צריך להסתובב בין כל הרשויות.

אתה צודק במאה אחוז, את האזרחים לא מעניינת החלוקה בינינו, בין המשרדים, והם רוצים לקבל את השירות הזה. רוב השירותים, כמו שאמרתי, ב-2021, קודם כל האישורים, וב-2022 המידעים אמורים להיות כבר שם. כל השירותים שנכנסים לאזור האישי נכנסים בצורה הזאת. החלטת הממשלה 260 שהועברה ביולי קובעת שני דברים. היא אומרת, ממשלת ישראל באה ואומרת,

המדינה רואה את האזור האישי כאזור האישי הממשלתי וכולם צריכים ללכת לשם. היא רואה את מערכת ההזדהות שעד אז הייתה ממשלתית כמערכת ההזדהות היחידה והכול צריך להיות איתה. אין בעיה להחזיק עוד אזור אישי נוסף, אם אתה רוצה לפרט, אבל לכל הפחות המידע צריך להיות באזור האישי המרכזי. עוד אומרת ההחלטה, היא קובעת סט של אירועי חיים, כי כשלבן אדם נולד ילד או חלילה לא עלינו נפטר מישהו, זה סט של הרבה מאוד אירועים מול הרבה מאוד משרדים. אנחנו רוצים לבנות ולעצב את השירותים בצורה כזאת של אירועי חיים, כלומר שפעם אחת תדווח או תדרוש איזה שהיא זכות שמגיעה לך וזה יילך לבד לכל המשרדים ויעשו שם את העבודה. ההחלטה קובעת לוחות זמנים מאוד מאוד קצרים. סליחה, שכחתי להגיד באירועי חיים, שבחרנו את אירועי החיים המשמעותיים, רשימה מאוד ארוכה, לידה, פטירה, מעבר דירה, מעבר בין עבודות, גם אירועים עסקיים יש שם, והיא קובעת שהם עוברים תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, של שינוי באמת מהותי לעולם הדיגיטלי וגם קובעת לוחות זמנים מאוד מאוד מאוד קצרים בשני מדרגים, פעם אחת תוך 90 יום מתן איזה שהוא מענה ראשוני לאוכלוסייה. אולי הוא לא מלא, אולי ברמה של סטטוסים, אולי הגשה רק, ובשלב טיפה יותר מאוחר, 240 יום, נותן מענה הרבה יותר נרחב, גם אם לא שלם, אנחנו נותנים את הטאקט הבא. רק חשוב לי לגבי אוכלוסיות שלא נגישות, כי זה נושא מאוד חשוב,

כמו שאמרתי, היחידה להגנה בסייבר היא חלק מרשות התקשוב הממשלתי, היא מי שמנחה את כל המשרדים. אנחנו נמצאים במצב בממשלה שבו למרבית משרדי הממשלה יש את תקן הבסיס,

27001, הוא תקן האבטחה שכל התהליכים שלך מנוהלים.

כי תמיד יש תהליך של השלמה, לא כולם השלימו את התהליך הזה. כמה זה קרוב?

אנחנו במספר 36, לדעתי יש עוד כ-15, סדר גודל. גם פה הולכים על העיקר, הולכים איפה שחשוב יותר. אני חלילה לא מזלזל באיפה משרד, אבל איפה שיכאב הרבה יותר סוגרים אותו הרבה יותר מהר. לצערי בסוף זה בתעדוף

אנחנו רק יכולים להציף את הדברים האלה וכך אנחנו עושים. מה שכתוב שם, ה-G-SOC, מרכז האירועים שמרכז את כל האירועים שקורים בכל משרדי הממשלה, הם מרוכזים במקום אחד. במערכות המחשב היום מערכות המחשב רושמות הרבה אירועים, שחר פתח תיקייה, שחר פתח קובץ, שחר סגר קובץ, האירועים האלה מרוכזים למקום אחד, אירועים של 40 משרדים, ומה שלפעמים יכול להיראות כאירוע מבודד, אולי אנומליה מוזרה, במרכז הזה מאתרים כל מיני חריגות או פריצות או פוגענים שהצליחו לחדור למערכת וכבר יש לנו מספר הצלחות. סליחה שאני קוטעת אותך, אני רק שואלת, לגבי הפער הזה של משרדים שהם בעצם כפופים למערך הסייבר ואתה אומר שהם לא - - - הם כפופים להנחיות רשות התקשוב, מערך הסייבר כותב את התורה. אוקיי,

מה הם לא ביצעו? יש לכם יעדים לבצע השלמה של תקן 27001 והם לא עמדו ביעד הזה,

וזה אומר שמה שקורה היום באותם משרדים חשוף? הוא לא חשוף. אני לא יודע, לא בדקנו, לא וידאנו, אין תעודה שאומרת שאכן כל תהליכי הניהול שלהם הם סדורים והם מאורגנים בצורה של התקן. זה לא אומר שהם לא כאלה, רק הם לא נבדקו. ואתם יודעים, אם תידרשו, להגיד מי. בוודאי. גם במסגרת שנת עבודה, אחת מסמכויות רשות התקשוב, מנכ"לים מחויבים לקבל חוות דעת שלנו על תוכנית העבודה של אגף טכנולוגיה דיגיטלית ומידע ושם אנחנו מציפים לידיעת המנכ"ל, זו אחת הנקודות שאנחנו מציפים במשרדים האלה בשפה הולכת ומחמירה גם. אני שואלת גם מתוך דאגה, וגם אם יש מקום לביקורת שלנו או לפיקוח שלנו

על האירוע הזה, שאם לא מתממש, אני אשמח - - - אני אשמח לחזור עם תשובה מושכלת בנושא הזה. אם אנחנו לקראת סיום, או אכן יש פערים גדולים, חד משמעית אני אשמח לחזור.

השקף למטה הוא התקנים של ממשל זמין שעמד, מחזיק למעשה, מטפל, מפתח את כל התשתיות האלה.

עם הכי הרבה תקני אבטחה בארץ, מחזיק גם תקן PCI,

לחברות שסולקות, חברות כרטיסי האשראי. אם אתם רואים שם את רימון טול 5, לדעתי הוא הגוף היחיד בארץ,

אז אולי יש עוד גוף נוסף אחד, זה תקן האבטחה הגבוה ביותר של

גוף תשתית מדינה קריטית, מונחה על ידי מערך הסייבר באופן ישיר ועם עוד גופים ביטחוניים אחרים. בין היתר גם מחזיק את תוצאות הבחירות ביום קבלת התוצאות והוא עומד כל הזמן בשלל אתגרים.

מעבר לכל הפרטים האלה מה שיותר חשוב לי להגיד זה שהוא לא מחזיק את המידע. אנחנו עומדים על עמדתנו, אנחנו גוף תשתית, אנחנו לא מחזיקים את המידעים האלה על מנת לאפשר לבצע את הדברים בצורה מלאה ובטוחה. לגבי האוכלוסיות חסרות אוריינטציה, אנחנו יכולים להתקדם בקצב מהיר ככל שאנחנו יודעים לוודא שאנחנו לא משאירים אף אחד מאחור.

שלא יכולים למצוא את המידע, לא באינטרנט, ולא יכולים לבצע את הפעולות האלה ואנחנו צריכים לוודא שהם יוכלו לעשות את זה בצורה יעילה. אם תוכל להתייחס לא רק לחסרי אוריינטציה, אלא גם לאנשים שקיים פער של נגישות, כגון אנשים עם מוגבלות. לגמרי, גם פער של נגישות. באמת למי שלא יכול, אבל אין לו את האמצעים, אז אנחנו פורסים, יש לנו כ-200 פלוס עמדות שירות שבהן אפשר לבצע את רוב הפעולות היום והחל ממחר, בימים הקרובים, אנחנו מתחילים לפרוש את התשתיות,

העמדות החדשות גם נותנות מענה מלא לנגישות פיזית או קוגניטיבית שהייתה חסרה, וגם נותנות מענה מלא במובן שאתה יכול להתחבר לאזור האישי ולבצע שם את כל הפעולות, גם אם אין לך טלפון וגם אם אין לך מחשב, אבל אתה יודע איך עושים את זה. הפריסה היא בהתאם לידיעה שלכם היכן יש חסר בציוד קצה או של שימוש - - - אמת. ובמסגרת החלטת הממשלה 260 יש עוד הקצאה לעוד פריסה כזאת, הוקמה ועדה ואנחנו בוחנים שם רשימה של ערים, בוחנים את השימוש. גם אם טעינו ואנחנו רואים שיש עמדה שעומדת מיותמת אנחנו יכולים להעביר אותה, וזו עבודה, אנחנו כל הזמן בוחנים את

לטובת אנשים שאין להם או שיש להם את האמצעים, אבל אין להם את היכולת לבצע את זה, יש לנו את המענה הממשלתי המרכזי, 1299, המענה הזה הוא מענה טלפוני שנותן שני דברים עיקריים, האחד, מידע בצורה שהיא לא אישית. כלומר אני לא יודע לענות לאזרח איפה התיק שלו שהוא הגיש ביום שלישי שעבר, אבל איך אני עושה דבר כזה ואחר, מה הן הזכויות שלי בנושא כזה ואחר. כל מה שנמצא ב-gov.il ועוד כמה דברים הוא יודע לתת מענה. והצד השני שלו, הוא יודע לתת מענה טכני לאזרחים שרוצים להתמודד עם ההנגשה הדיגיטלית, הוא מלווה אותם, יש לנו את היכולת לראות את המסך, בהינתן ההרשאה של האזרח, לראות את המסך של האזרח ולתת לו מענה, ממש להכווין אותו, תלחץ פה, עכשיו תעשה פה, שיחות של 40 דקות, שעה. יש גם שפות שונות? כן, במספר שפות, בעברית, אנגלית, אמהרית, ערבית. אני לא זוכר אם יש עוד.

יש הרחבה של הנושא הזה כל הזמן. בעקבות הקורונה ראינו שיחות של בני 70 פלוס שפעם ראשונה מתמודדים עם חידוש רישיון רכב, ושיחות, של שעה לפעמים, גם רישום למערכת ההזדהות, מה שלנו יכול לקחת חמש דקות, להם לוקח יותר. אתם יודעים להגיד כמה מהפניות האלה, כמו זו שאתה מתאר,

שביעות הרצון של המוקד הזה היא מעל 85%. לצערי אחוז המענה שלנו היה בעבר כמעט 90%, העומס הרב בעקבות הקורונה, קצת היכולת שלנו לתת מענה הצטמצמה. גם כחלק מהצעת הממשלה וההאצה הדיגיטלית שקורית אנחנו הולכים לעבות את השורות שם, אבל באחוזים רבים מאוד מאוד מאוד אנחנו מגיעים להצלחה. בחלק מהמקרים זה משהו, אם זה משהו שממש לא אצלנו, 'איפה התיק שלי?' אנחנו עושים העברה למוקד הספציפי, זה לא אנחנו, ובזה הסתיימה השיחה, אנחנו יודעים לאתר לך את המוקד הספציפי וב-99% מהמקרים גם להעביר לשם ישירות. יש לך מידע לגבי אפיון הפונים? יש לי, אין לי כאן. אני אשמח להעביר את זה בהמשך,

יש לנו מידעים על זה. רובם זה אזרחים או יש גם גורמי ממשלה,

רובם ככולם, כ-99%, אלה אזרחים שבאמת צריכים סיוע ובאמת האוריינטציה הדיגיטלית שלהם היא טיפה מאחור, לכן הם צריכים סיוע, לפעמים אין סיכוי שהם היו עושים את זה בדרך אחרת וזה נותן לזה מענה. עוד שאלה. בפניות האלה, אדם עם יכולת טכנולוגית או גישה פחותה, יש מצב שהמוקדן יסייע לו עד כדי סיום התהליך אצלו, אצל המוקדן? או שהוא רק מלווה אותו, 'תלחץ כאן', 'תלחץ שם'. רוב המקרים זה 'תלחץ כאן ותלחץ שם', גם במקרים של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית כזו או אחרת.

מעט מקרים כאלה. המקסימום של המעורבות שלנו זה בדרך כלל עם קבצים שיש איתם בעיה או לא מבינים למה הם לא עולים. אנחנו מקבלים את המשלוח אלינו, אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו אורזים אותם לפעמים אחרת ומחזירים לו. אבל להגיש ממש בשמו, אנחנו היום מקפידים לא לעשות את זה. בהרבה מאוד שירותים ממשלתיים לאחרונה אני נתקל בבעיית ההנגשה השפתית. פשוט יצא לי בכמה הימים האחרונים להיכנס לפורטל, נכנסתי לשפות, אז ספציפית לרוסית יש לי תחושה שתרגמתם את זה עם גוגל טרנסלייט. זה לא רק רוסית, זה גם ערבית וכאלה, השאלה אם יש בכלל חשיבה לכיוון הזה. אני קודם כל מקבל את הביקורת הזאת. חשוב לי לציין,

אנחנו הגשר, התוכן מגיע בסוף מהמשרדים שאחראים על התוכן ואחראים גם על התרגום שלו. אנחנו לא נכנסים לעמודים עצמם. עיקר הבעיה שזיהינו בהקשרים של שפה הוא לחברה הערבית. הערבית שם היא לא ערבית מדוברת, היא לפעמים משובשת.

אז שם זה אולי יותר בעוצמה. אנחנו שמענו את זה גם בדיונים קודמים כשעסקנו בדברים קשורים. אני יודע שהיה דיון על זה. אז שם אנחנו שמים דגש והיו מספר

אין לי משהו להגיד לגבי הרוסית כי באמת לא היו פניות בעוצמה הזאת שזה יצר איזה שהיא עשייה, אבל יכול להיות ששווה להרים את זה או לשים מול המשרדים מראה כלפי השירותים האלה. החלטת הממשלה לא נוגעת בהיבט הזה? היא לא נוגעת בהיבט של האחריות, בסוף האחריות על התוכן היא של המשרדים. אם משרד כותב שהזכאות שלך היא עד 30 יום או 90 יום, אני לא יודע מה הזכאות ובגלל זה אנחנו לא נכנסים לתוכן עצמו. הדבר היחיד שאנחנו נותנים עוד מבט על התוכן הם על עמודי השירות, כל טופס שאנחנו מגיעים אליו אנחנו עוברים קודם דרך עמוד שירות שמסביר מה זה השירות, מה התהליכים שאתה הולך לעבור, מה המסמכים אולי שעדיין צריך. שמי עושה את ההסבר הזה, המשרד? את ההסבר הזה המשרד עושה, אנחנו נותנים שם מבט נוסף כדי לוודא שזה בשפה אחידה, שלא אחד יקרא לזה בקשה ואחד פנייה, אחד יגיד מסמך, אחד יגיד צרופה, שהעברית תהיה קריאה ואחידה כדי שהחוויה של האזרחים תהיה אחידה, אבל זה ממש רק לגבי עמודי השירות. עוד שלל עמודי תוכן, אלפים ועשרות אלפים רבים

היום יש לנו תשתית שנקראת מיניסייט, היכולת של כל משרד, אתר הקורונה למשל של משרד הבריאות הוא על תשתית המיניסייט, הוא ביכולת מלאה שלהם, גם הגרפיקה וגם התוכן בצורה מלאה. אז בעצם מה שאתה אומר, שהפתרון הזה הוא פשוט משרד משרד לבוא - - - לא, יש משרדים שהשירותים שלהם מונגשים. סתם לציין, האתר של פיקוד העורף הוא

גם בהיבט השפות? הוא מונגש בשפות בצורה מצוינת. אז יכול להיות ששם מראה מול המשרדים או פנייה,

פעם ראשונה שאני שומע את זה לגבי השפה הרוסית.

פשוט יצא לי ככה לעבור על - - - יש במשרדים דובר רוסית שבדרך כלל לוקחים. ככה אני יודע שזה נעשה, אבל קשה לי באמת להתייחס לזה. עוד

הנושא של אנשים עם מוגבלות. ציינת פה את האפשרות לטלפון ואת עמדות השירות, אבל בנושא של אנשים עם מוגבלות, וגם נגענו בזה בישיבות קודמות בהקשרים אחרים, ואנחנו גם ניגע בזה בישיבה

אבל אתה מספר לנו פה על מודל רחב שמנגיש שירותים שונים של משרדי הממשלה, רק לוודא שזה עומד בכל תקנות הנגישות וכל אדם עם מוגבלות כזו או אחרת שעלולה להגביל אותו ביכולת השימוש, שזה לא יהיה חסם. אז חד משמעית, גם האתר gov.il וגם האזור האישי וגם כל התשתיות שלנו מהיום הראשון שהם עולים לאוויר הם עולים בתקנות המחמירות ביותר. לפעמים אנחנו מוצאים נקודות או בעלי מוגבלויות מסוימים שמתריעים לנו לשים לב שאין יכולת לתמוך בזה, ואנחנו מטפלים בזה מיידית. לעולם הנגישות הפיזית, שזה עמדות השירות, ראינו שם פער גדול, לקחנו את זה לעבודה והן עכשיו נכנסות לשינוי פיזי של העמדה עצמה והטפסים,

זה בליבנו, יש לנו בעל תפקיד ברשות התקשוב שאחראי על הנושא הזה. זה חשוב. למדתי גם מאנשי המקצוע שדיברו בתחום הזה של נגישות

עוד לפני שהוא יוצא, שיהיה מונגש, זאת אומרת מלכתחילה. עמד על זה גם ידידי יובל וגנר שעושה בזה. מה שקורה,

כמו שאתה מתאר, יצא כבר משהו, בין אם זה עמדת שירות ובין אם שירות טכנולוגי, ואתה מגלה בדיעבד שזה גם יותר תשומות של זמן וכסף מאשר מראש להנגיש.

העמדה שלנו מהיום הראשון ששירות עולה הוא חייב להיות נגיש בתקן AA, זה התקן המחמיר ביותר. אנחנו עושים את מרב המאמצים. (הישיבה נפסקה בשעה 13:45 ונתחדשה בשעה 14:10.) אנחנו נפתח מחדש את

למיטב הבנתי, קודם כל אף אחד לא נפגע והבנתי שהאירוע תחת שליטה ולכן גם חזרנו.